הצעדים והפעולות להובלת המשק ליציאה ממשבר הקורונה. זה דיון שאני ביקשתי לקבוע אותו כדיון אסטרטגי ברמת הוועדה, גם כדי לשמוע קולות אחרים מבחוץ, לא רק את הקולות של משרד האוצר, שמגיע לפה פעם אחר פעם ומציג את מה שלא כל כך ברור שהוא מציג. ברשות חברי הכנסת, אני אתן פה יותר במה למוזמנים מבחוץ, כדי שתהיה לנו פרספקטיבה יותר רחבה לדיון, שבהמשך יהיה בו גם מנכ"ל משרד האוצר. ביקשתי ממנכ"לי משרדי הממשלה להצטרף לדיון הזה כדי להבין מה עושה כל משרד כחלק מאסטרטגיית היציאה מהמשבר. לצערי רק משרד אחד התחבר לנושא הזה והסכים להצטרף ברמת מנכ"ל, משרד הרווחה. אני חושב שזה מראה את ההתייחסות של הממשלה לנושא הזה. לצערי הממשלה, באירוע הזה לא נמצאת על הנתיב, בלשון המעטה. היא פשוט לא על הנתיב של מציאת הפתרון. אני אפתח את הדיון עם מוזמנים מבחוץ. ראשון הדוברים יהיה פרופ' יוג'ין קנדל, שהיה גם יושב-ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיום

בנושא ההייטק. אני אשמח לשמוע אותו. צוהריים טובים, אתה רוצה להכווין אותי? אני רוצה לשמוע ממך מה לדעתך צריך לעשות כרגע ברמת ההתמודדות עם המשבר. איזה צעדים מיידיים צריך לעשות עכשיו. ודבר שני, איך מכוונים את המשק

באיזה מקומות צריך לשים את הדגש ובאיזה פחות.

יושב היום ליד ההגה, לאן היית מכוון את הספינה? קודם כול אני רוצה להגיד שמאוד קשה לשבת בחוץ ולתת עצות מתוך הרבה פחות ידע, מגבלות וכן הלאה. אבל אני רוצה להתחיל מכמה נקודות כלליות. אני חושב שמה שקרה פה זה שבהתחלה אנחנו קצת נכנסנו למשבר הזה ללא כאבים קודמים. אני אסביר למה אני מתכוון. מדינות מזרח אסיה התמודדו עם הצד הבריאותי של המשבר בצורה מאוד טובה כי הם נכוו ב-2003 ממשבר הסארס וזה חרוט בזיכרונם. לכן הם נכנסו מאוד מוכנים לזה, והתוצאות נראות בשטח, הם התמודדו עם זה הרבה יותר מהר והרבה יותר... זה לא אומר שהם לא נפגעו, אבל ההתמודדות הייתה יותר מיידית. אנחנו לא נבהלנו ממגפת שפעת החזירים ב-2009 לצערי, ולכן קצת לקח לנו זמן עד שנכנסנו לזה, אבל כשנכנסנו לזה הלכנו עד הסוף. מצד שני, אנחנו גם לא נכווינו ב-2008 מהמשבר הכלכלי, כי לא היה פה משבר כלכלי. ולכן ההתמודדות עם המשבר הייתה יחסית קטנה. אני בהתחלה פחדתי מאוד שההתמודדות במשרד האוצר, ובכלל כל ההתמודדות עם המשבר, תהיה באותה רמה, ואני שמח להגיד שהיא לא. כי במשבר כגון זה אין לחשוש מזה שיש פה בעיות של תמריצים עתידיים וכדומה. יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד מתוכנית TARP של ממשלת ארצות הברית ב-2008. בהתחלה ניסו כל מיני דברים קטנים אבל אחר כך נכנסו עם תוכנית מאוד גדולה, שהייתה בסדר גודל של 5% מהתוצר, שזה משהו דומה למה שקורה פה. לכן אני מאוד בעד להוציא יותר היום, בצורה מידתית, כדי למנוע פגיעה מתמדת בתוצר לאורך שנים. אני חושב שזאת צריכה להיות מטרה עיקרית. אבל צריך לזכור כמה דברים. משבר בסדר גודל כזה פוגע בכלכלה בצורה כזאת שהוא לא מאפשר למדינה לפצות כל אחד שנפגע כמו שאפשר לצפות שעושים במלחמה קטנה, כמו שיש לנו מדי פעם. הפגיעה פה בכלכלה היא כל כך גדולה, שלא יתאפשר פה פיצוי, אפילו לא חלקי, לכל מי שנפגע. זה פשוט לא אפשרי. דבר שני, אנחנו צריכים לזכור שלממשלה אין כסף משלה, הכסף היחיד שמגיע לממשלה מגיע ממיסים. הממשלה יכולה להחליט האם להעלות מיסים היום או בעתיד. בסופו של דבר אין פה השתתפות ממשלתית, זאת רק השתתפות שלנו, וכאן נשאלת השאלה מה הדרך הכי טובה לקחת את הכסף של כולנו ולהפיץ אותו בין האנשים. חלק מהפתרון צריך להיות פיצוי מסוים של אנשים, פיצוי שמאפשר להם לחיות, וכך לייצר התחלה של העסקים, זאת אומרת שייכנסו כמה שיותר מהר חזרה לתלם. דבר נוסף שצריך לזכור זה שזה לא האסון היחיד שיכול לפקוד אותנו בשנים הקרובות, ולכן אם ננצל את כל התחמושת שלנו להתמודדות עם מצבי קיצון אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב קיצון אחר לגמרי לא מוכנים. כמה דברים לגבי אסטרטגיית היציאה. עד היום התהליך של קבלת ההחלטות והאיזון בין הצד הכלכלי לבריאותי נעשה בגדול על ידי בן אדם אחד, שזה ראש הממשלה. אני חושב שזה לחלוטין לא סביר להטיל על בן אדם אחד את היכולת להכיל כאלה כמויות מידע, כולל כל ההשלכות וכל התרחישים. זה פשוט אכזרי כלפי הבן אדם וזה גם לא יעיל. אני חושב שאחד התנאים המיידיים שצריכים לקרות זה שהממשלה צריכה להקים צוות מחשבה מאוד ברור, יעיל ושקוף לבחינת דרך ההתמודדות ולמי יש מנדט לקבל החלטות. יש לי כל מיני תובנות לגבי זה, ואפשר להתווכח עליהן, אבל זו סוגיה שבלעדיה אנחנו נעשה כל הזמן יו-יו בין סיפורי זוועה שמנכ"ל משרד הבריאות יספר לראש הממשלה לבין סיפורי זוועה שמנכ"ל משרד האוצר יספר לראש הממשלה. כי כרגע זה לא תהליך סביר. צריך להיות תהליך שבו מביאים שניים-שלושה פתרונות מסוכמים על ידי הדרג המקצועי, ואז הממשלה מתחילה לדון בהם ולהחליט. דבר נוסף, בטווח יותר ארוך צריך לייצר פה חקיקה לגבי איך מתמודדים עם פנדמיה. נכון להיום הרבה מאוד זמן מתבזבז על מאבקי כוח ועל חוסר יכולת לתאם את הדברים. דבר נוסף שמאוד חשוב זה לכידות חברתית. אני בדרך כלל פחות מדבר על לכידות חברתית, זה מושג שכלכלנים פחות משתמשים בו, אבל אני חושב שבזמנים כאלה זה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם ישפיע על הכלכלה. כי אם אנשים ירגישו שיש פה אנשים שהפסידו בגדול מהמשבר בעוד שיש אנשים שלא נפגעו בכלל, תהיה פה התערערות של אמון הציבור בעצמו, במוסדות ובכלל בקונספט של המדינה. לכן אני חושב שצריך לייצר איזשהו מנגנון שמתחיל לחלק את הנזק הזה בין האנשים. אני חשבתי על פתרון של מלווה חובה, שהופעל בפעם האחרונה במלחמת שלום הגליל ב-82'. משהו כזה יכול להיות מאוד מועיל. אתה מייצר איזשהו מאגר של כסף, ואם אתה לוקח את המאגר הזה פרופורציונלית למיסים אתה בעצם גובה את זה פרופורציונלית להצלחה של אנשים להימנע מהמשבר, כי אלה שנפגעו יקבלו, ואלה שפחות נפגעו ישלמו. אני חושב שזה משהו שכדאי לחשוב עליו. יש פה נקודה מיידית, פתרון שאני לא חושב שהוא נבחן. הכלכלה כרגע נמצאת במערבולת מוחלטת, כי מה שקרה זה שהרבה מאוד אנשים איבדו את פרנסתם בזמן שההתחייבויות שלהם נשארו בעיניהן. ובאותו רגע שאין לך הכנסות בעוד שהצד של ההוצאות מחויב בחוזה, אתה מתחיל להחליט חד-צדדית איזה חוזים אתה מכבד ואיזה חוזים אתה לא מכבד. זאת סוגיה מאוד קשה, כי היא מאפשרת להרבה אנשים שלא היו צריכים להתמודד עם זה להגיד לעצמם,

אם השכן שלי לא משלם לפי חוזים אז גם אני לא אשלם לפי חוזים. מה אתה מציע לעשות בסיטואציה כזאת? לי יש הצעה די דרסטית. היא לא הצעה פשוטה, אבל לדעתי היא מתאימה לגודל המשבר. ההצעה היא לקחת את כל או רוב החוזים במשק, ובלי לפגוע בהם ובלי לתת לאנשים יכולת להחליט אם כן או לא, להקפיא אותם לחודשיים שלושה,

כך שבעצם החוזה עדיין בתוקף, אבל עדיין יש... אנשים שלא נפגעו להם ההכנסות וההוצאות, יכול להיות שתהיה להם פגיעה גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות ואז זה יתאזן. אנשים שנפגעו להם ההכנסות, תהיה להם הקלה בצד ההוצאות. ובסופו של דבר הבעיה של נזילות במשק תתכנס לתוך מוסדות פיננסיים. ממשלה יכולה לטפל במוסדות פיננסיים, ב-15 או 20 מוסדות פיננסיים, הרבה יותר בקלות מאשר ב-1.5 מיליון מובטלים ומאות אלפי עסקים קטנים שנפגעו. אני חושב שהכיוון הזה צריך להיבדק, כי האלטרנטיבה לזה היא התדרדרות של מוסר התשלומים ואכיפת חוזים במשק, דבר שיגרום למאות אלפי תביעות משפטיות, שיתקעו את מערכת המשפט לחמש השנים הקרובות בלי יכולת לתפקד. הנושא הבא הוא איך לעזור לאנשים. עוד פעם, יש פה כמות גדולה של אנשים שפשוט איבדו לחלוטין את מקור מחייתם או את רובו והם עדיין צריכים לחיות, הם צריכים לקנות במכולת ולשלם חשמל. אני חושב שצריך לחלק את האנשים האלה לשתי קטגוריות: אלה שיכולים לעזור לעצמם, ואלה שלא יכולים לעזור לעצמם. אלה שיכולים לעזור לעצמם זה אנשים עם חסכונות. לכשליש מהאוכלוסייה יש קרנות השתלמות, ולכל האוכלוסייה יש היום קרנות פנסיה. במשבר מסדר גודל כזה אפשר להנזיל אפילו חלק מקרנות הפנסיה, כמובן בכמויות קטנות כדי לא ליצור בעיה בעתיד. כשאתה לוקח משבר בגודל כזה ומחליק אותו על פני החיים שלך, זה לא הגיוני שאתה מחליק אותו רק על פני החיים שאתה עובד ולא על פני החיים שאתה בפנסיה. אבל פתרון יותר קל הוא בעצם הנזלה של כל קרנות ההשתלמות. אנחנו צריכים להסתכל על קרנות ההשתלמות כמשהו - - - גם אלה שלא הגיעו לשש שנים? לגמרי. אלה שהגיעו לשש שנים יכולים לקחת מהקרן לבד, אבל אני מדבר גם על אלה שלא הגיעו לשש שנים וגם על הפקדות שוטפות לקרנות השתלמות. זאת אומרת, נניח יש זוג ולאחד יש קרן השתלמות והשני איבד מקום עבודה, אז זה די מצחיק להכריח, בגלל הסכמים קיבוציים, את אותו בן אדם לחסוך לאוטו חדש בעוד שש שנים בזמן שהוא יכול להקפיץ את ההכנסות שלו באופן מיידי. הממשלה עוד תרצה למסות את זה... זה יעזור בנזילות, זה לא יעזור למקורות הממשלתיים. זה במקום מקורות ממשלתיים. זה נותן לבן אדם פתרון לנזילות ומקל את הבעיה שהממשלה צריכה

מצד שני יש אנשים שלא יכולים, 60% מהאוכלוסייה שאין להם קרנות השתלמות. אבל יש להם פנסיה, ואפשר לאפשר להם לקבל נניח 10% מהפנסיה לשנה הזאת. יש שם הרבה דברים שאפשר לעשות דרך ביטוח לאומי. אבל אני רציתי להפנות את הזרקור דווקא לכיוון של עמותות שעובדות ביום-יום בעזרה לאנשים. נכון להיום העמותות נמצאות במצב קטסטרופלי כמעט, כי תקציבי ממשלה שלא היו מתחילת השנה מוטטו חלק מהעמותות,

התרומות מתייבשות בזמנים כאלה, הרבה פעמים תרומות לא מגיעות בזמן משברים בשוק ההון. ולכן אני חושב שהממשלה צריכה להסתכל על העמותות כשותף מאוד גדול ולנסות להשתמש בהן כדי לבנות מערכת הרבה יותר יצירתית וגמישה מאשר הממשלה במתן פתרונות. יוג'ין, תתחיל להתכנס. עוד שלוש נקודות. אחת, הסוגיה של דרום תל אביב, פליטים או איך שלא תקראו להם.

רק בדרום תל אביב יש 100,000 איש שאין להם שום רשת ביטחון ושום הכנסה. בסופו של דבר 100,000 איש רעבים יכולים לעשות הרבה נזק בעיר כמו תל אביב. אני חושב שכדאי לפתור את הבעיה לפני שמתחילות מהומות, שאז גם ניפגע תדמיתית, גם יהיו קורבנות וגם נצטרך לשלם על זה בדיעבד.

חושב שהמטרה העיקרית שלנו היא להגן על שוקי היצוא ועל נכסים כמו ידע, כמו know how, כמו מוניטין כי ברגע שנאבד את הדברים האלה, יהיה קשה מאוד להחזיר אותם. אני חושב שזה צריך להיות

היעדים העיקריים. יש כמה דברים. אחד, שגם לחברות גדולות וגם לחברות קטנות תהיה אפשרות לעשות הכרה בהוצאות ובהפסדים של השנה כנגד מיסים שהם שילמו בשנה שעברה. אומנם רשות המיסים אף פעם לא מאפשרת גלגול של הפסדים אחורה אלא רק קדימה, אבל אם אנחנו מגלגלים את ההפסדים אחורה, זה מאפשר לנו לדעת מי היו העסקים הבאמת רווחיים, עסקים שאיבדו הרבה וכדאי באמת להחיות אותם. זה גם בעצם כמעט ולא עולה כסף עבור העסקים שימשיכו, כי אותם הפסדים יגולגלו כנגד המיסים בשנה הבאה. לכן אין פה באמת עלות תקציבית, לפחות לעסקים הגדולים. בעסקים קטנים זה יותר בעייתי, כי חלק מהם יפשטו רגל. עוד שני דברים אחרונים. אחד, המון הכשרת עובדים. צריך להשקיע עכשיו המון בהכשרת עובדים. חלק מהעובדים איבדו את פרנסתם לגמרי להרבה זמן, וצריך להשקיע המון כסף בהכשרה. ולא לעשות את זה בשיטות רגילות של משרד העבודה, שיודע לעשות את זה בקטן, אלא לעשות את זה דרך תמיכה בהכשרות במעסיקים. יש שיטות כאלה ב-17 מדינות ב-OECD.

צריך להוריד רגולציה בצורה משמעותית כדי להקל על החברות, וצריך להכניס לתוך התהליכים הרגולטוריים הרבה מאוד טכנולוגיה, ותוך כדי זה גם לעשות מודרניזציה של הממשלה באמצעות זה שמכניסים הרבה מאוד חברות טכנולוגיה ישראליות לתוך פיילוטים בממשלה. יש עוד דברים, אבל אני אעצור פה. תודה, פרופ' קנדל. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לדוד בועז. דוד בועז היה ממונה על התקציבים בתקופת תוכנית הייצוב למשק בשנות ה-80. אני חושב שאולי המשבר הכלכלי הכי גדול שחוותה מדינת ישראל היה באמצע שנות ה-80. דוד, רשות הדיבור שלך. אחריך ידבר פרופ' אבי בן בסט, מי שהיה מנכ"ל משרד האוצר. דוד, בבקשה. אני רוצה לדבר על שמונה או תשע נקודות שהכנתי, בלי לחזור על דברים שאמר יוג'ין, שאני מסכים לגבי רובם. דבר ראשון, צריך להיות פתרון שיהיה טוב, מקיף, כולל ורואה את כל התמונה, אבל אם הוא לא יהיה מהיר, הוא יהיה פתרון רע, גם אם הוא יהיה כביכול פתרון טוב. לכן אני פונה באופן אישי ליושב-ראש הוועדה ומבקש ממך שתעשה כל מאמץ כדי שבתוך ימים ספורים הממשלה תביא פתרון, שאתם תאשרו אותו, כמובן לא באופן אוטומטי, אלא רק את הדברים הנכונים והטובים שבו - - - אנחנו מנסים כבר חודש שהפתרון הזה יגיע לפה.

ברור שאתם כגורם מחוקק מאשרים את מה שהרשות המבצעת מביאה לפתחכם ולא עושים תוכנית משלכם, אני מבין את זה,

בכל זאת אני מבקש. אני גם מסכים עם יוג'ין, שאמר שמישהו שבא מבחוץ... אני זוכר שכשהייתי באוצר תמיד הסתכלנו בעין קצת עקומה על אנשים שבאים מבחוץ ונותנים עצות.

אני עכשיו בא מבחוץ, אבל אני נותן עצות כאילו שאני מבפנים. אני עדיין מרגיש את הכאב ואת החרדה העצומה לגורלה של מדינת ישראל, ואני חושב שזה לא מליצה, כי משבר כזה לא היה אף פעם. אז הנקודה הראשונה היא שהפתרון חייב להיות מהיר. אין פה מקום להססנות, אין פה מקום לגיבוש אסטרטגיה מכל זווית שיש, אלא אנחנו במצב של כבאים שנמצאים מול דלקה. דבר ראשון צריך להוציא אנשים חיים מהאש, ובמקביל צריך לכבות את האש ולהקטין את הנזק, אי אפשר לחכות ימים שלמים כי לכל מי שמתנגד יש עוד משהו לומר. הרי תמיד יהיו כאלה שמתנגדים. ואני רוצה להגיד עוד מילה על הנושא הזה.

אנשי אגף התקציבים, תמיד גדלנו על חוק התקציב, על שלמות, על לא לפרוץ את התקציב וכן הלאה וכן הלאה. אבל עכשיו צריך לשנות את הראש. אי אפשר לבוא לנושא הזה בגישה של מדיניות תקציבית. צריך לראות את הכלכלה הישראלית ולהציל אותה, ולא לבוא עם מדיניות תקציבית אלא עם מדיניות כלכלית. כמובן שהנושא התקציבי הוא חשוב, כי בלעדיו אי אפשר לעשות את הדברים, אבל אני אומר את זה גם לאנשי האוצר, גם לאנשי בנק ישראל וגם לאחרים: שנו את הראש, תתייחסו לזה כדבר שלא היה כדוגמתו, זה משהו חדש, זה משהו אחר, ואי אפשר לטפל בו בכללי המשחק המיושנים. דבר נוסף, הפתרון שהממשלה תיתן ואתם בוועדת הכספים תאשרו צריך לא רק להחליט על מקורות, אלא צריך להחליט גם על השימושים. דהיינו, אם מחליטים על מתן הלוואות וההלוואות האלה מבוצעות על ידי הגורם שמבצע הלוואות, שהוא הבנקים, אז לא ייתכן שהבנקים יחליטו מה נעשה במקורות שהועמדו לרשות אלה שנפגעו ומגיע להם לקבל תמיכה מהמדינה. לא ייתכן שהם יעשו כל מיני דברים מנקודת הראות שלהם. הם עושים דברים ששומרים על יציבות הבנקים, על כך שהם לא ייפגעו, על כך שהם קודם כול יחזירו לעצמם את ההלוואות מתוך המקורות. וזה לא דבר שבא בחשבון. צריך לוודא את מהות השימושים במקורות. אני עובר לבעיה הבאה. היום הבעיה במשק היא תזרימית, ואני רוצה גם פה להתייחס לדברים שאמר יוג'ין. אין פה בעיה כלכלית של 100,000 או 140,000 אנשים באזור תל אביב. מדובר פה על יותר ממיליון אנשים, אנשים שיכולים להיות במצב שהם לא יודעים ממה לחיות, שאין להם ממה לחיות. במו עיניי ראיתי בדרום אמריקה אנשים שמעדיפים לשדוד חנויות וסופרמרקטים מאשר לחטט בזבל, זה היה יותר מכובד מבחינתם. כתוצאה מזה אנשי עסקים הצטיידו במשטרה פרטית עם מאבטחים ועם אנשי מודיעין וכן הלאה. אז חס וחלילה שלא נגיע למצב הזה. ולכן אני שוב קורא: אל תהססו, תנו פתרון בתוך ימים. כי גם אם יהיה פתרון נהדר אבל הוא יהיה מאוחר מדי, הוא יהיה גרוע. הבעיה פה היא תזרימית, ויש לטפל בנושא הזה ולא להתקמץ. כי אם ניתן פתרון שהוא לא מספיק, לא עשינו שום דבר. מבחינת היערכות, אני חושב שצריך להקים מינהלה שתתעסק בהסדר, בדומה למה שעשינו במושבים והקיבוצים, לצד המון ביקורת שהייתה, שבחלקה הייתה גם צודקת. הפתרון לא עשה צדק פואטי לכולם עד הסוף, אבל אי אפשר שבגלל שלושה, ארבעה או חמישה אחוז שאולי ינצלו לרעה את המערכת להעניש את יתרת התשעים ומשהו אחוז של האנשים. אני רוצה לדבר על העתודות. יש עתודות גם לממשלה. זה לא רק המיסים שהיא גובה, יש גם את העתודות של בנק ישראל. ואם צריך לשנות את חוק בנק ישראל, אז אנא. צריך לשנות את חוק בנק ישראל. גם לציבור יש עתודות, החיסכון הפיננסי שיוג'ין דיבר עליו. אני שומע כל מיני קולות שאומרים שיש למסות את קרנות ההשתלמות כי מבחינה מיסויית אוניברסלית זה לא בסדר. זה טיעון שמאז שאני כלכלן אני שומע אותו, משהו כמו 45 שנים. אני רוצה לומר בצורה קצרה וברורה: תרדו מהעניין הזה. זה לא הזמן לטפל בדברים כאלה. אל תפגעו בציבור, שגם ככה נפגע בצורה נוראית. לא צריך להטיל היום לא מיסים חדשים ולא מיסוי על קרנות השתלמות, אלא לתת לאנשים ממה לחיות ולא לעצור אותם גם בקטע הזה. נקודה נוספת, בדקתי כמה תביעות משפטיות יש בשנה רגילה מבחינת דיני נזיקין ותביעות עסקיות. מדובר על משהו כמו 800,000 עד מיליון. אמרו לי שהולך להיות גל תביעות של למעלה משני מיליון. אני חושב שצריך להיערך לזה מיידית, כדי שלא נגיע למצב שמערכת המשפט תקרוס, כמו שקורה עם המערכת הבריאות. אני לא רוצה רק להגיד מה הבעיה, אלא אני רוצה גם להציע פתרון. אני מציע שגם פה תוקם איזושהי מינהלה יחד עם הממשלה, משרד המשפטים וכל מיני גורמים אחרים, כולל הסקטור העסקי וכולל כל מיני גורמים מובילים כמו התאחדות התעשיינים, ההסתדרות, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וכן הלאה, שתטפל במהירות ולא דרך מערכת בתי המשפט בנושא של פתרון של בעיות משפטיות. כי זה הולך להיות טירוף שיכול להכניס אותנו עמוק עמוק לבוץ. הדבר הזה צריך להיות חלק מתוכנית כוללת של הממשלה. תודה על ההקשבה. אדוני היושב-ראש, אולי שסקירה כזאת תהיה בכתב, בתקציר מנהלים שיונח לפנינו, ואנחנו נדון בו. כי אחר כך לנו אין זמן לדבר. פרופ' אבי בן בסט. אין מחלוקת כמובן שהיציאה מהסגר צריכה להיות הדרגתית, ואני שמח שהממשלה קיבלה את הרעיון של הסלקטיביות, הן על בסיס של תרומה לתוצר והן על בסיס של פרמטרים בריאותיים. אבל התחושה שלי היא שהקצב של החזרה איטי מדי. אני לא רופא, אבל אני שומע הרבה מאוד רופאים, כולל פרופ' שמר שהיה מנכ"ל משרד הבריאות והיום הוא מנכ"ל אסותא, ועוד רופאים אחרים, רופאים שמתבססים על קריטריונים רפואיים, שאומרים שאפשר היה לרוץ יותר מהר. אבל מה שמטריד אותי

הקריטריונים. קבעו יותר מדי קריטריונים, וחלק מהם ממש מנטרלים אחד את השני. אני יכול לתת דוגמה אחת שממש מקפיצה. למשל, מצד אחד אומרים שמספר האנשים שיהיה בחנות בגודל מסוים יהיה נתון, נניח שניים או שלושה אנשים בחנות בגודל מסוים. אבל בנוסף לזה אמרו שחנויות שבהן השהות של הלקוח היא ארוכה לא ייפתחו בכלל. אבל הרי הקריטריון הראשון כבר פתר את זה. אם בחנות יכולים להיות בו-זמנית שני אנשים והלקוח נשאר שם חצי שעה, אז בינתיים לא ייכנס מישהו אחר. למה צריך לסגור אותן? אם נסתכל על הדוגמאות שהם נתנו נראה שהן ממש מופרכות. בין החנויות שכן אפשר לפתוח יש חנויות למכירת ציוד אלקטרוני כמו מקררים, מכונות כביסה וכו', וגם ספרים, אבל צעצועים לא. כקורא ספר מובהק אני יכול להגיד לכם שהשהות בחנות ספרים היא מהיותר ארוכות שאני מכיר, ובוודאי שלקנות ציוד אלקטרוני לוקח הרבה יותר זמן מאשר צעצוע לילד. לדעתי ריבוי המגבלות האלה הוא לא רצוי. במקום זה, אפשר היה לדבר על מספר האנשים שיכולים להיות בחנות בו-זמנית ולתת לכל היתר לפתוח. פרופ' בן בסט, בסוף כשאשתי הלכה לסופר פארם היא קנתה בובה לילדה. זה מה שקורה בסוף. יותר מדי מגבלות. אנחנו יודעים שכשיש יותר מדי מגבלות אז חלק מהן לא אפקטיביות ופוגעות ביעילות, ולכן צריך לא להפריז בזה יותר מדי. יש דבר נוסף שצריך להכניס, אני מדבר עליו כבר כמה שבועות. אפשר היה אפשר לעשות אותו בכניסה, ואם לא אז לפחות ביציאה מהסגר, אבל אני לא רואה שיש לזה התייחסות ספציפית. אני חושב שבכל מקום גדול יחסית אפשר לעבור לעבוד במשמרות. זה ישמור לחלוטין על המגבלה הרפואית, תוך הכפלה של מספר העובדים. אני אסביר את הנקודה הזאת. ניקח מפעל שיש בו 100 עובדים. אפשר לחלק אותו לשלוש קבוצות סגורות.

עובד שנמצא בקבוצה א' לא יכול לעבור ל-ב' או ל-ג' ולהפך. קבוצה אחת תעבוד שבע שעות בבוקר, אחר כך תהיה שעה להכין את המקום, חיטוי וכן הלאה, ואחר כך מכניסים את הקבוצה השנייה. עובדי שתי הקבוצות לא נפגשים זה עם זה. בפתרון הזה אפשר להגיע במקום ל-30% עובדים ל-60%. מאחר שלא בכל מקום יש קבוצות מספיק גדולות של עובדים שאפשר לחלק אותם לפי מגוון התעסוקות בכל קבוצה, זה לא יהיה כפול, אבל לפחות זה יהיה יותר מאשר במצב הנוכחי. אפילו הייתי כופה את התהליך הזה. כך נקבל הרבה יותר עובדים על אותו סיכון של הדבקה. נקודה נוספת שאני רוצה לעבור אליה היא הנושא של הפיצוי. אני מקשיב הרבה לוויכוח הציבורי ואני שומע שעולה הרבה כעס בהקשר של העצמאים. אני חושב שצריך לעשות הבחנה, שאומנם עשו אותה מבחינת המהלכים,

בין היחיד לבין העסק, בין אם זה עסק של עצמאי ובין אם זה עסק של חברה. אני חושב שליחיד דאגו. אפשר להתווכח על המידה, אבל דאגו בצורה הנכונה. אמרו שעובדים שיצאו לחל"ת יקבלו שכר מסוים מהמקור של דמי האבטלה. דבר דומה קבעו לעצמאי כעצמאי. כשאנחנו מדברים על עסק, צריך לזכור שרוב ההוצאות של העסק לא קיימות, יש רק את ההוצאות הקבועות שצריך לממן, שזה בעיקר שכר דירה וריבית על הלוואות אם יש. אני שמעתי על בעלי עסקים שאומרים בטלוויזיה שהם צריכים לממן את העובדים. לא יכול להיות שגם הוצאת אותם לחל"ת ואתה גם צריך לממן אותם. אז קודם כול צריך שאנחנו נדייק בהערכות המצב, כי אחרת נגיע לאבסורדים. דבר שני שאומרים, שיוג'ין כבר התייחס אליו אז אני אגיד אותו רק בכותרת, "אני נתתי למדינה, אז שעכשיו המדינה תיתן לי". למדינה אין בכיס כלום מלבד המיסים שלנו. זה מה שיש לה. ואת המיסים משלמים כולם.

אם נותנים יותר למישהו, זה יבוא מכיסו של מישהו אחר או על חשבון השירותים שכל האוכלוסייה תקבל. צריך להבין את זה, אין ברירה, כולם צריכים לשאת בנטל, והתרומה של כל אחד צריכה להיות פונקציה של הכנסתו. ברור שמי שהכנסתו גבוהה יותר יכול לתרום למאגר הזה יותר. וצריך להסביר את זה לאנשים, צריך להסביר שאין לממשלה מקור, המקור היחיד הוא המקור הזה. בטח שיש מקור. יש לך בעיה חד-פעמית, פעם ב-100 שנה, אז אתה נכנס לגירעון חד-פעמי, שהוא לא קשור לגירעון השוטף של המדינה, ואתה פורס אותו להרבה שנים. זה נכון שצריך לממן, פרופ' בן בסט, אבל בוא נזכור גם את החצי השני של המשוואה: שישראל הצטיינה בהחזר החוב שלה. לא מדובר פה על גירעון מבני,

כפי שאמר חבר הכנסת ברקת, על גירעון חד-פעמי. אני אתייחס לזה. קודם כול, בעיות הטווח הקצר כבר יצרו גירעון גדול, ואני מדגיש: זה לא הגירעון המבני. שלא יהיה ספק, יהיה לנו השנה גירעון מאוד גדול. אני לא מוטרד מהגירעון הזה, אני כן מוטרד מהגירעון שיהיה בהמשך הדרך. והגירעון הזה עוד יגדל, כי הממשלה לא מתכוונת לחזור במהירות לתעסוקה. לכן אני חושב שצריך להיזהר. עדיין לא עשינו את החישוב, אבל אני חושב שרמת החוב היא כבר עכשיו רמת חוב הרבה יותר גדולה. לכן צריך לעשות את הדברים האלה בזהירות, ואם עושים גירעון צריך לממן אותו במלווה מהציבור. אני רוצה להתייחס למימון של עסקים ולדרישה שיהיו גם מענקים. פה צריך להיות מאוד מאוד זהיר.

אם אנחנו בכלל הולכים למגרש של המענקים זה צריך להיות רק לגבי עסקים שאנחנו בטוחים שיש להם שרידות לטווח ארוך באופן אובייקטיבי. את זה קל לבדוק בדוחות מס הכנסה מהשנים הקודמות. מה הפרמטר שלך לבדוק את זה? אמרתי. לבדוק את הרווחיות של העסקים האלה בשנים הסמוכות לשנה הזאת. לפי זה נדע אם אנחנו מדברים על עסק שהוא במצב טוב או שהוא עסק שממילא עמד להיות בבעיות. בתוך המצוקה שיש לנו אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים כשמשקיעים חלק מהמענקים בתחום הזה. הדבר שני, שכבר עשינו אותו בעבר: בסופו של דבר אין מקור אחר. זה מקור מכיס א' או מכיס ב', או מלווה מהדור הבא. ולכן אני חושב שכמו שנעשה במקרים אחרים, אם הולכים למענקים לעסקים, לדעתי צריך לדרוש בתמורה מניות בעסק, אחוזים בעסק. עשינו את זה כך גם בעבר, עשו את זה גם מדינות אחרות.

אני רוצה לתת אנקדוטה מארצות הברית מהזמן האחרון, שגם אומרת שיש יתרון נוסף בלהתנות את המענק בשותפות בעסק.

בשום פנים ואופן לא שותפות בניהול, אלא רק כנכס פיננסי, בדיוק כמו שעשתה מ.י. נכסים עם מניות הבנקים. כמו שעשה יוסף במצרים לפני 3,000 שנה. תן לי לגמור את הטיעון. בארצות הברית גם עשו את זה, ואחת החברות הגדולות ביותר, אחרי שהציבו לה את התנאי "מניות תמורת מענק", אמרה לא תודה. מה שאומר שקריטריון כזה ימנע מצב שמישהו ייקח את המענק הזה גם כשהוא לא צריך אותו והוא חושב שהוא יכול להסתדר לבד.

אני רוצה להתייחס להצעה של יוג'ין ולנצל את זה שאני מהזקנים במגרש. אני אומר לכם, בשום פנים ואופן, אפילו מתחנן, לא לעשות מלווה חובה. אני אסביר מדוע. יש שתי בעיות במלווה חובה, שאני מכיר אותן מקרוב, משנים רבות של עבודה בבנק ישראל. קודם כול, מלווה חובה נראה לכאורה הוגן.

כי אדם שחסכונותיו הוולונטריים גדולים, ברגע שאתה מטיל עליו מלווה חובה, הוא יקטין מלווה וולונטרי אחר. ואל תגידו לי שלא, אני אומר לכם שהמחקרים מראים שזה בדיוק מה שקורה: כשמטילים מלווה חובה, חלק מהאנשים, אלה שממילא חוסכים, יקטינו מלווה אחר. ומי לא יכול להקטין מלווה אחר? מי שממילא הכנסתו נמוכה, מי שמעבר לחיסכון הפנסיוני אין לו חיסכון וולונטרי. עליו אנחנו נעיק יותר. ועכשיו לבעיה הגדולה יותר. שנים בנק ישראל עבד לאתר את הלווים שלא יודעים בכלל שיש להם אגרות כאלה. זה בדרך כלל בעלי הכנסה נמוכה, אנשים שעברו דירות. עד היום יש מאגר לא מבוטל של מלוות חובה שעדיין לא פדו אותם למרות שאלה מלוות מלחמה משנות ה-70 ותחילת שנות ה-80.

זה מנגנון לא יעיל ואני מציע לא לעשות אותו. אם לממשלה יש גירעונות, שתלווה מהציבור. אגב, האנשים היום ממילא חוששים יותר משוק המניות, ולכן זה זמן טוב ללוות מהציבור. עכשיו אני רוצה להגיע לקטע שבעיניי הוא הכי חשוב. אבי, אתה גם מסיים עם הקטע הזה? כן, זה הנושא האחרון. תראו, גם כשנצא, אפילו כשנגיע לנפח יציאה מלאה, אומרים שזה ייקח חודשים, אז כמובן שהרבה עסקים לא יהיו במצב טוב. הממשלה אומרת שהיא רוצה תוכנית תמריצים, רק שלא שמענו על שום צעד בתוכנית התמריצים. אני חושב שזאת ההזדמנות ליצור רפורמות מבניות, כאלה שנמצאות הרבה זמן במגירה ולא עושים אותן כי האינטרסנטים מונעים מלעשות אותן. זאת ההזדמנות לממש אותן.

גם בעבר שעות משבר היו שעות כושר לביצוע רפורמות - - - סליחה, אני מנסה להבין למי אתה מכוון. מי אלו האינטרסנטים? יש מכל הסוגים. אינטרסנטים יש גם בסקטור העסקי, אינטרסנטים יש גם בקרב העובדים, אני אתן כמה דוגמאות וגם אתווכח על אחת מהן עם ידידי דוד בועז. הרי אחת הבעיות שאנחנו ניצבים בפניה עכשיו היא שכדי לסייע לכל אלה שאנחנו רוצים לסייע להם, אנחנו צריכים מקורות, וזאת בזמן שהכנסות המדינה מאוד ירדו. אז כן, דוד, זה הזמן לבטל פטורים ממס. אז אפשר לעשות מדרג ואולי לא להתחיל מקרנות ההשתלמות. בוא נתחיל מהחברות הגדולות במשק, שש החברות שקוראים להן "מפעל אסטרטגי", "מפעל מיוחד", שכל שנה מקבלות הטבת מס של 7.5 מיליארד שקלים. זאת ההזדמנות לבטל את ההטבה הזאת ולהוריד את מס החברות לכל החברות, זה תמריץ טוב. שש החברות האלה גם מאוד מבוססות ומאוד גדולות.

מאז שעשינו את זה ב-2003 לא הגיעה לפה אפילו חברה אחת גדולה, כל החברות האלה היו קיימות גם קודם.

גם לא הייתי נרתע מלעסוק בהטבות לקרן השתלמות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל רק 34% מהעובדים זכאים להטבה הזאת. שני שליש מהעובדים במשק מממנים כל חודש את העובדים הללו בהיקף של ארבעה מיליארד שקלים בשנה.

בהטבות המס עומדים סכומים אדירים של הטבות שאין להן יעד כלכלי-חברתי, הן הטבות לאינטרסנטים, בין אם זה חברות ובין אם זה עובדים. אז לפחות נצמצם אותן כשאנחנו בשעת צרה מבחינה מימונית. אבל יש גם רפורמות חשובות בתחום התחרות. אני רוצה ליגוע בבנקאות. יש שתי בעיות, אחת אולי הממשלה גרמה. היא אמרה שעסקים יוכלו לקבל הלוואות עם ערבות ממשלתית, והיא קבעה תקרה של 85% להלוואה בודדת אבל 15% על כל הסל. זה נמוך מדי. אני מסכים עם הבנקים, 15% על כל הסל זה נמוך מדי. צריך להעלות את זה כדי שזה יהיה אפקטיבי, אחרת זה לא יזוז. אבל הבנקים גם לא מלאכים, ולא רק שהם עיכבו עד עכשיו כל מיני רפורמות, הם גם ממשיכים בכך.

הם ביקשו עכשיו לדחות גם את יישום הרפורמה של כרטיסי האשראי. בדיוק, זאת הנקודה הבאה, אני הייתי חבר בוועדת שטרום - - - זה לא יקרה, לא ניתן לזה.

אני שמח מאוד שאתם אומרים שזה לא יקרה, אבל יש לי עוד כמה בקשות מכם באותו הקשר, שאני מבקש שכן יקרו.

ועדת שטרום החליטה פה אחד שיהיה ביטוח פיקדונות. ביטוח פיקדונות הוא קריטי לכניסת שחקנים חדשים וקטנים למגרש. אבל לא עושים את זה, משהים את העשייה של זה, גם בנק ישראל וגם האוצר. אז הגיע הזמן לעשות את זה. תודה. רק עוד נקודה אחת אם תרשה לי. יש גם רפורמות בתחומים אחרים, וזאת ההזדמנות לעשות עם זה משהו. אנחנו מכירים את האינטרסנטים בתחום התחבורה, בתחום התחרות בחשמל ונמלים, בתחום ההגבלות האדמיניסטרטיביות על היבוא.

אני אומר לכם מניסיון ארוך טווח, את הרפורמות הכי חשובות עשינו דווקא בשעת משבר. תנצלו את זה ותעשו אותן. תודה רבה, פרופ' בן בסט. (הישיבה נפסקה בשעה 14:00 ונתחדשה בשעה 14:05.) אנחנו ממשיכים את הדיון. נמצא איתנו מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר,

אני רוצה התייחסות שלך למה שהיה באסטרטגיית הכניסה, כשנכנסנו למשבר. כשנכנסנו למשבר הממשלה נתנה אצלך כמה וכמה הקלות לגורמים שאמורים לקבל טיפול, אם זה ביטול הצורך ברישום בלשכת תעסוקה למי שהגיש את

והביטוח הלאומי הצליח במהלך חול המועד ועד היום,

לדאוג לכך שכל הקצבאות והמענקים יהיו בחזקת הזכאים, בחשבונות הבנק שלהם. זה כולל את כולם, ללא יוצא מן הכלל.

רק בעניין הילדים מדובר בסדר גודל של 1.2

הראשון, 7 באפריל. כל מי שמגיש תביעה לקבל דמי אבטלה או חל"ת אחרי 7 באפריל נדרש,

התביעה לביטוח הלאומי,

אלא שבמצב שבו השכר שלה מומר בחלופת שכר במסגרת דמי אבטלה, מקזזים לה מדמי האבטלה את ה-2,200 שקל של קצבת הזקנה. אני חושב שלא נתנו את הדעת על כל המקרים האלה בעת שקידמו את תקנות שעת החירום. לכן ראוי ונכון לתקן את העיוותים האלה, שפוגעים בשכבות החלשות של האוכלוסייה

הזמן לא עומד מלכת, אנחנו נמצאים כרגע באפריל ואנחנו עדיין מתמודדים עם המצב הזה, וכנראה זה ייקח עוד לא מעט זמן. אלא שממחר תקופת האכשרה חוזרת להיות שנה מלאה.

עשיתי מה שיכולתי מול

כולל עם הגברת שמרכזת את כל הנושא הזה במשרד, כדי לבחון את כל המקרים שבהם ראוי ונכון להעביר גם את המענק וגם את קצבאות הילדים לטובת משפחות

וזאת תהיה הדרישה שלנו ממנכ"ל האוצר כשהוא יגיע לכאן. אני מבטיחה לך שאני זו שתשנה את חוק האומנה. חוק האומנה

חבל על המילים, כי בהצעת החוק הזאת אני אבקש לשלב דמי אבטלה לעצמאים. זה רק לגבי אלה שמתחת ל-20 מיליון שקלים? זה לגבי

העברנו ל-1.05 משפחות מענק בגין קצבאות אזרח ותיק. ויש עוד מפרט שלם של עשרות אלפי זכאים שקיבלו את המענקים בגין נכות, הבטחת הכנסה,

עוד דבר אני רוצה לציין.

לא, את מדברת על קידום העסקה.

ועכשיו מורידים אותם ל-50%. אז שהמדינה תפצה על 50%. אני אומרת שאם הם רוצים הם יודעים לעשות מסלולים כאלה. זה מסלול מבורך.

מדינת ישראל שלחה לוויין לחלל, אז אני מניח שהיא יכולה להצליח לשלם חצי משכורת לבן

דמי אבטלה ודמי חל"ת כמנוע לשימור עובדים. ולגבי מאיר, תדעו שמאיר מסוגל יומיים אחרי החג לשלם למיליון אנשים 500 שקל ומסוגל לשלם

מי שלא קיבל,

דבר שני, הרבה עסקים שלחו את האנשים לחודש חל"ת. החודש הזה נגמר. האם יש פעולה כזו או אחרת שהעובדים או המעסיקים צריכים לעשות כדי להמשיך את החל"ת הזה?

על הנושא שאנחנו מדברים עליו כבר

מאוקטובר 1980 אנחנו העברנו את כל עודפי הגבייה למשרד האוצר. ברישום מופיעים כ-250-240 מיליארד שקל, ואנחנו טוענים לעוד כ-140 מיליארד שקל שלא רשומים בשום מקום.

ועד היום לא הייתה שום התייחסות לסכום הזה. אם אנחנו מתייחסים לשני הסכומים האלה יחד, מדובר בסדר גודל של כ-400 מיליארד

בסוף יהיה מצב שהתקופה הזאת תתארך ונידרש לכספים נוספים, כל בן אדם מבין שאנחנו נקבל ממשרד האוצר חלק מהכספים שהועברו אליו באופן שוטף מאז 1980. הביטוח הלאומי יעמוד במלוא ההתחייבויות שלו כלפי כל תושבי מדינת ישראל באשר

כדי שמי שקיבל הודעה שעליו לתקן נתונים מסוימים שהיו בבסיס התביעה שלו, שיעשה את זה, ואנחנו מייד נעביר לו את כל מה שמגיע לו מהרגע שהוא הופרש משוק העבודה. הוא יקבל הכול רטרואקטיבית. אנחנו מצמצמים כל יום את מספר הזכאים שטרם קיבלו את

אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה, בבקשה. רגע, יש לנו שאלות למנכ"ל הביטוח הלאומי. זה לא דיון עם מנכ"ל הביטוח הלאומי. משהו קצר, עודד.

שהם "בוחנים את

יהיו ענפים שתהיה להם התאוששות מהירה, יהיו כאלה שהתאוששות שלהם תהיה בטווח הבינוני,

ויהיו כאלה שההתאוששות שלהם תהיה בטווח הרבה יותר ארוך, שאולי אפילו נמדד בשנים. צריך לטפל בכל אחת מהקבוצות האלה לפי

היא בטווח הארוך יעשו הסבות מקצועיות וייקלטו במקומות עבודה חדשים. זה כמובן גם הזמן לשדרג את החינוך המקצועי, שמעמדו התדרדר במשך השנים במדינה. אומנם אלה לא אנשים שהם כעת

אביגדור,

משרד הרווחה לא יכול לקחת

אגב, רחל לוין, המפקחת על האומנה, הייתה צריכה להעביר את השמות. הנושא המשפטי, תסלח לי מאוד, הוא תירוץ. מפני שזאת הוראת שעה, זה לא מענק שנותנים כל חודש

אנחנו יכולים לנוע במעגלים, ויש פה גם לחברי הוועדה, גם ליושב-ראש

או למשל אוכלוסיות מוחלשות,

גם בזכות

אבל זה רק טיפה בים. איפה כל

המנכ"ל אביגדור, גם הוועדה הזאת לא שכחה להעריך את התפקוד שלכם במשרד הרווחה, כולל אותך אישית,

בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לשבחים שנאמרו בוועדה לאביגדור ולשפיגלר על העבודה הטובה. אביגדור, אני רוצה לשמוע את הקול שלך בנושא המשפחתונים שנמצאים תחת המשרד

כאלה שעבדו חודש או חודשיים ועכשיו הפסיקו,

איך פותרים את הסוגיה הזאת כדי שיוכלו להכניס הכנסה לחודשים הקרובים?

אביגדור קפלן, בבקשה. לא לכל הדברים יש לי תשובות, אבל בחלק מהדברים כן

כלומר חלוקה של הילדים לקבוצות קטנות תוך שמירה על הריחוק החברתי. אבל זה לא עבר,

במגזר הכפרי יש המון עסקים קטנים, וגם המפעלים שיש בקיבוצים אלה מפעלים שעובדים בהם אנשים מהקיבוץ. לכן אין שום סיבה שלא יפתחו מייד את המגזר הזה לעבודה. זה עוד 10% מהאוכלוסייה. אפשר להפעיל את זה מייד, כמובן בכפוף להוראות של משרד הבריאות. זה יכול להתבצע ממש היום, לא צריך לחכות עם

המצב הוא לא פשוט. תדעו את זה. תודה.

רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.

אני מצטרף לקריאה של שי, אין ספק שגם תעשייה,

גם תעשייה חקלאית, תמיד זה הזמן לקנות כחול לבן,

כך גם לגבי תוכנית האסטרטגיה ליציאה, אנחנו יודעים מה קורה מחר אבל לא יודעים מה יקרה בעוד שבועיים.

הגיוני. ארצות הברית ומקומות אחרים כן עשו את

אנחנו חלוקים על הנושא אם צריך לעודד בהטבות מס עידוד לחברות יצואניות. אני יכול לפתוח דיון ארוך למה אני לא מסכים עם אבי בן בסט, אבל זה בדיוק לא הזמן, עכשיו, בזמן המשבר,

אנחנו רוצים לבדוק איך נחזיר חברות מחו"ל, אין נגביר תעשייה כדי שתהיה יותר תעסוקה, אז בוא, אבי, נריב על זה בעוד חצי

אנחנו עסקים חיוניים,

וזה הדבר השני. להבדיל מהרבה עסקים שמדברים עליהם כאן, אנחנו business to costumer. כלומר, אם הלקוחות שלנו נעולים בבתים, מה הטעם לפתוח אותנו? יש לי

לא נותנים פה כלום.

אני אומר לך שיש לי מאות שיחות, וכל האנשים שלי שהגישו בקשות,

בכלל לא קיבלו תשובות. אף אחד לא קיבל כסף ואף אחד לא יכול להחזיר את העסק שלו

נוכל לקבל את אותן החלטות שצריך לקבל כדי להחזיר את המשק לצמיחה אמיתית. השגיאה הראשונה שהם עשו,

זה להסיט את כל מרכז הכובד לקבלת הלוואות.

בואו נסתכל על תמונת המצב. 1.1 מיליון מובטלים, מאיפה הם? מהמגזר העסקי הפרטי. מי נפגע כאן היום? המגזר העסקי הפרטי. כמה נפגע המגזר הציבורי? הם חלקו ימי חופשה,

אז בואו נבין דבר פשוט: אנחנו חייבים היום להעביר משאבים מהמגזר הציבורי למגזר הפרטי. ובשביל זה צריך ממשלה שמקבלת החלטות באומץ, ממשלה שמקצצת בפנסיות גבוהות, שמבטלת פנסיות כפולות, שמבטלת חריגות שכר במגזר הציבורי. ממשלה שאומרת לרוחב משרדי הממשלה: חבר'ה, אתם היום תבצעו את העבודה שלכם לאחר קיצוץ תקציבי של 20%, כי אתם תוכלו לתת את אותן תפוקות גם לאחר הקיצוץ התקציבי. זה מה שעושה המגזר העסקי היום: גם כשהוא יורד לרמה של 15% או 30% מכוח האדם הוא מנסה בכל כוחו להגיע למרב התפוקות האפשריות. במגזר הציבורי זה לא קורה היום. דיברנו על מערכת המס. אז בואו נתחיל קודם כול במס ערך מוסף. כולנו יודעים היטב שמע"מ היום הוא שליש מהכנסות המדינה. אז בואו נעשה סדר במס ערך מוסף. איזו הצדקה יש היום להמשיך ולפגוע במגזר העסקי ולתת הטבות מיוחדות לספקים בחוץ לארץ על חשבון הכנסות המדינה? כשאני הולך לקנות תרופות בישראל, אני משלם מס ערך מוסף. אבל אם אני אזמין עכשיו חולצה ביבוא אישי מספק חוץ, אני לא אשלם מס ערך מוסף. הדבר הזה לא עושה היגיון.

נתחיל קודם כול במערכת המיסים וננסה לעשות אותה יותר הגיונית. נבין שאנחנו צריכים לחזק את מס ערך מוסף ולא דברים אחרים. בתפקידי הנוכחי אני מלווה את המגזר העסקי לא מעט שנים. בשנים האחרונות התפתחה מגמה, כולל בכנסת, כולל חברי הכנסת, כולל רשויות המדינה, כולל השרים, של "בואו נעלה כל הזמן על המגזר העסקי". עוד חוקי עבודה, עוד חוקי סביבה, עוד הגנת הצרכן, עוד דיווחים, עוד פליליזציה, הכול נגד המגזר העסקי. התפתחה תרבות כזאת. אז אם אנחנו רוצים להחזיר את המגזר העסקי לצמיחה וליצור מחדש משאבים במשק, אנחנו חייבים ללכת בכיוון ההפוך. את הרגולציה הזו צריכים להוריד, ולא בהחלטת ממשלה על 5% מדי שנה שלא מתבצעת, אלא לחתוך את זה היום. לבטל כל רגולציה למעט מה ששומר על החיים ושומר על הבריאות. רק בדרך הזו נוכל להתחיל להניע את המגזר העסקי שלנו בתנועה יותר מואצת.

רק להוסיף דבר אחרון, עודד. אנחנו נתייצב בפני מצב שאנשים שחוזרים מחל"ת ירצו לחזור לעבודה. וגם מעסיקים רוצים לקבל עובדים. אבל הם רוצים לקבל עובדים כשיש להם איפה להעסיק אותם, לא כשיש להם אבטלה סמויה, לא כשהם סתם מחזיקים את העובדים. לכן נצטרך לאפשר למעסיקים לקבל בחזרה עובדים כשהם יכולים לקבל אותם, ולא להיכנס לברברת של תהליכי שימוע וכו' וכו'. מעסיקים, בתהליך החזרה לצמיחה, לא יוכלו לעמוד בזה. אז בואו לא נחזור על אותן שגיאות, בואו נתחיל לחשוב על הדברים היום. בואו ננסה לגבש מדיניות ברורה, ונפסיק עם השיטות האלה של לדחות תשלומים וכו'. כבר אמרתי כמה פעמים שאפשר לעבור למע"מ על בסיס מזומן, לא צריך לדחות - - - ברור,

להכניס סדר, להכניס שיטה, להפסיק את שיטת התלאים. אדוני היושב-ראש, תן לנו להשחיל מילה בין דובר לדובר. אני רוצה תכף לסגור את הדיון הזה. האוצר לא הגיע וזה לא מכובד. דובי אמיתי, נשיאות המגזר העסקי, בבקשה. חבל שהאוצר לא הגיע, כי הוא היה מקבל קצת דברי שבח ממני במקרה המסוים הזה. אני חושב שמי שמנהל את האירוע באופן בלעדי זה משרד הבריאות. וזה לא סוד שבסופו של דבר מי שמוביל את זה זה משרד הבריאות ובכל הדיונים משרד הבריאות גובר על כל השיקולים הכלכליים. אני חושב שהוא מוביל אותנו לאסון כלכלי, והדבר הזה חייב להיפסק. לא יכול להיות שהמגזר העסקי לא יוכל לקבל תוך 48 שעות תוכנית סדורה. אנחנו הגשנו תוכנית, גופים נוספים הגישו תוכנית, משרד הכלכלה הגיש תוכנית, המל"ל הגיש תוכנית, שמענו פה צוות מומחים... עודד, אני חושב שאתה כרגע מתנהל בידיים רכות. בדיון על הקרן אתה אמרת שוועדת הכספים תהיה מסלול ירוק. אני חושב שאתה צריך להודיע עכשיו שוועדת הכספים הופכת ממסלול ירוק למסלול אדום אם לא נקבל תוכנית סדורה. ומדוע תוכנית סדורה? כי המגזר העסקי צריך לקבל ודאות. אם אין לנו ודאות, אין לנו מורל. כבר שמענו על מקרה אחד ואני שומע על עוד עשרות מקרים מאוד קשים במגזר העסקי. אנחנו יכולים להתווכח, ובטוח שלא נקבל כל מה שאנחנו חושבים והצגנו בתוכנית שלנו או מה שהוצג בתוכנית של גופים אחרים, אבל לא יכול להיות שלא תהיה ודאות. אנחנו חייבים לראות ודאות. אני חושב שתוך 48 שעות על הממשלה להגיש תוכנית סדורה לפי שלבים, כמו שלמדנו כולנו,

שלב ב', שלב ג'. בצבא זה היה אנגליה,

גרמניה, ובסוף גם תאילנד, כי כולנו חזרנו מהקרב בשלום. אבל אם אנחנו לא נראה את הוודאות הזאת... אני אומר לכם, לוחצים עליי. הגופים של העצמאים, של השולמנים, לוחצים עליי לעשות הפגנה ביום חמישי בכיכר רבין. בעיניי זה חוסר אחריות לרכז עכשיו אנשים, אבל יהיה לי קשה לעצור את גל ההדף הזה. ומדובר במאות אלפים. אני עובר לדבר הבא.

יש תוכנית בתוך מסדרונות רשות המיסים על בסיס מנגנון פיצויים של מס רכוש. כמה כבר אפשר להגיד את זה. מדובר בכסף לא גדול.

תזמינו גם את מנהל מס רכוש, ביחד עם מנהל רשות המיסים, ותחייבו אותם להניח את התוכנית שהם הניחו אצלם במודלים.

בחייך, התוכנית הזאת הוצעה בצוק איתן, כולל מסלול אדום ומסלול ירוק. הכול מוכן, רק צריך להוציא את זה לפועל. אז קדימה, חברי הכנסת, יש לכם כוח, יש לכם את האמצעים, מה שלנו יש פחות. אני יכול מחר בבוקר, כמו שאמרתי, להוציא את כל העצמאים ואת כל בעלי העסקים לכיכר רבין. אבל אני לא רוצה לעשות את זה - - - למה לא? תוציא, תוציא.

את מה שאתה אומר עכשיו אמרנו פה בוועדת הכספים לפני חודש. לפני חודש אמרנו את זה לממשלה. לפני חודש. הם מכדררים אתכם ואותנו ואת כל מדינת ישראל כאילו הם באיזה משחק כדורסל להנאתם. הם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה פה,

אז נכון שבסוף הם גם ישלמו את המחיר, אבל הראשונים שישלמו את המחיר זה כל מי שנמצא ברחוב. אני מסכים עם כל מילה. היו כמה דוברים לפניי שאמרו שיש להגיש תוכנית מיידית, גם אם היא לא תהיה מושלמת. שלפחות תהיה תוכנית. עם תוכנית אנחנו נוכל להתקדם.

אנחנו צריכים

קווי פעולה. אני חושב שאנחנו במגזר העסקי, המנכ"לים שלנו, בעלי החברות שלנו, יודעים לנהל את העובדים שלהם, יודעים לנהל את המפעלים שלהם, יודעים לנהל את העסקים שלהם יותר טוב ממה שאתם יודעים בירושלים. זה מה שאתם צריכים להבין. ואני אומר לכם שוב, לא משנה מה תהיה התוכנית, כי על פי ההערכות, גם של הכלכלנית הראשית באוצר וגם על בסיס המומחים, יישארו לנו 400,000 מובטלים. המגזר העסקי הוא לא מה שהיה פעם, הוא לא יוכל לחזור ולקלוט אותם. גם על זה צריכים לתת את הדעת. אז תנו לנו עכשיו את התוכנית, נתווכח עליה 48 שעות, נריב עם כולם, אבל לפחות בעוד 48 שעות תהיה תוכנית על השולחן וכולנו נדע על מה הולכים. חברים, מנכ"ל משרד האוצר היה אמור להצטרף לדיון והוא גם התחייב בפני הוועדה שהוא יעדכן אותנו במספר נושאים שהם התחייבו בפנינו. כמובן ששום דבר מההתחייבות שלהם לא קרה, כולל אי-הגעה שלהם לדיון הזה. אני חייב לומר לחברי הכנסת

שמשתתף בדיון הזה באמצעות הזום שיש רושם שהיחידים שלא מבינים את גודל האירוע זה שר האוצר, מנכ"ל משרדו וראשי האגפים באוצר. הם מתנהלים כאילו הם באיזשהו יום-יום רגיל כזה. ואני אומר לכם, זה הולך מראש הממשלה ולמטה, לכל ראשי האגפים

ובראשם משרד האוצר. עד לרגע זה אין אחד שמוביל את התהליך הכלכלי הזה. שר האוצר היה צריך לשבת פה בוועדה יום-יום עם תוכניות שאנחנו רק היינו צריכים לאשר. אבל כרגע אין כלום, שום תוכנית אין על השולחן. בדיחה. עומד ראש הממשלה ומצהיר על מענקים לעצמאים בפעימה השנייה, "הם יקבלו ויקבלו ויקבלו" בזמן שאין אפילו טיוטה של הצעת חוק. אפילו טיוטה לא הונחה פה. שכירים בעלי שליטה נזרקים כמו כלום לדמם ברחוב. לשם הם שולחים את האנשים. אני אומר לכם, היינו צריכים לטבוע פה בתוכניות, ברפורמות, בוויכוחים. האוצר היה אמור לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו להזדמנות. הוא היה צריך לשבת פה עם ערימה של רפורמות שהוא דורש מאיתנו לאשר. דווקא עכשיו,

כשהכנסת מבינה את מצב החירום הזה ומוכנה להתכנס פה, כל סיעות הבית וכל חברי הכנסת. ובמקום זה אנחנו טובעים בכותרות על כותרות, במסיבות עיתונאים ותדרוכים. אנחנו טובעים בכותרות, והציבור טובע תחת החובות, בגלל השטויות שמשרד האוצר מבצע. בגלל ראש הממשלה, שר האוצר וכל הפקידות, כולל מנכ"לי המשרדים. אנחנו מסתכלים על הנתונים ורואים שמתוך 41,000 שביקשו בקרן שאנחנו אישרנו אותה לפני חודש, אושרו 1,900. מישהו בכלל מעז להציג את הנתונים האלה ולהגיד "אנחנו משחררים כסף"? עמד ראש הממשלה לפני כמעט חודש ואמר "אנחנו משחררים מיליארדים". ובמציאות, פחות ממיליארד שקל. 1,900 הלוואות מתוך 41,000 בקשות. 600,000 עצמאים במדינת ישראל,

איפה עוד חצי מיליון עצמאים? ומה קיבלו ה-120,000 האלה? בקושי 4,000 שקל בממוצע.

זה בכלל לא משנה למי הם הצביעו ולאיזה מפלגה הם,

זורקים פה 2.5 מיליארד שקל בשביל לתת קצבאות ילדים לא למי שצריך,

אני אומר לכם, שר האוצר כחלון ומנכ"ל המשרד שלו באב"ד בורחים מהוועדה הזאת, ראש הממשלה עסוק ביצירת דרמות עם כותרות וסיפורים באוויר,

הביצועים של הממשלה הזאת במשבר הזה הם אפס, כלום. אם הייתי פקיד ממשלתי לא הייתי מעז לבוא לפה בכלל, לוועדת הכספים, עם הנתונים האלה ולהגיד שככה אנחנו מטפלים במצב חודש וחצי אל תוך המשבר. לפני חודש וחצי התחלנו לסגור את המשק, וזה מה שהם עשו עד עכשיו? נתנו ל-1,900 עסקים הלוואות?

לא מתביישים? חודש הוועדה הזאת מבקשת מהממשלה שתגיד מה האסטרטגיה שלה, מה תוכנית העבודה שלה, מה סל הכלים, מה ההוראות, מה צריכים לעשות הפקידים במשרדים.

אין אסטרטגיה, אין שום דבר. אני אומר לכם, נתניהו וכחלון, כחלון ונתניהו, נוהגים באוטו הזה ודוהרים את כל מדינת ישראל לתוך תהום בזמן שהם עסוקים בכל השטויות שמסביב חוץ מבכלכלה, חוץ מבאנשים שישבו פה היום מחוץ לכנסת והיו צריכים לעלות להפגין בשביל לקבל את המינימום שמגיע להם, בשביל לצוף מעל המים. הרי אף אחד לא מבקש להתעשר על חשבון המדינה מהמשבר הזה. כל העסקים באים לפה ואומרים, תנו לנו לעבור את זה בחיים, תנו לנו לעבור את זה. למה בכל מדינה אחרת מבינים את האירוע הזה? למה בכל מדינה אחרת מבינים שלא צריך להוציא את העובדים לחל"ת אלא צריך לתת את הכסף כדי שהעובדים האלה ימשיכו לעבוד, ב-20%, ב-30%, ב-40%. אמרנו את זה לפני חודש, אומר את זה גם מנכ"ל הביטוח הלאומי, אומר את זה מנכ"ל משרד הרווחה.

איפה אתם, איפה? מנהלים ישיבות על ישיבות על ישיבות, ושום דבר. שום דבר הממשלה הזאת לא עושה. בושה וחרפה, אני אומר לכם, בושה וחרפה. אם שר האוצר לא יתייצב פה, אם מנכ"ל המשרד שלו לא יתייצב פה ויציג לנו תוכנית מ-א' ועד ת', מי אתם רוצים שיצא אחר כך? מי אתם רוצים שישלם לכם מיסים? מי אתם רוצים שיצא לעבוד או ינסה לעשות משהו בתוך האירוע הזה? כל היום מספרים סיפורים. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. ולצערי ליותר ויותר משפחות לא יהיה מה לאכול בגלל ההתנהלות של ממשלת ישראל. בדיבורים יש לכם 100, במעשים יש לכם אפס.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30.